צהריים טובים לכולם, אני שמח לפתוח בישיבה חגיגית של ועדת המשנה להשפעת הסביבה והאקלים על הבריאות.

ט"ו בשבט, התשפ"ב,

בעיקר בזום. זה לא במקרה שספר